בהתאם לסעיף 12 וסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מנויים), התשי"ט-1959. אדוני, יושב-ראש הכנסת, בבקשה. תודה רבה, אדוני, היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת.

האמת שבבוקר נתתי אפשרות, אבל לפנים משורת הדין, אחרי שהיושב-ראש - - לא לפנים משורת הדין - - - - - יסיים לדבר, אתן לך אפשרות. בבקשה. קודם כל תודה רבה על ההזמנה, לכבוד הוא לי. חברי כנסת חדשים, ברוכים הבאים, הוועדה הזו הייתה לי כבית הרבה מאוד שנים. לעיתים בבוקר אני מתגעגע אליה וטועה בכיוון. תראה מה זה, הוא החליף אותך במקום. אם תצטרך מישהו שיבוא להחליף, אני מוכן. אני נמצא כאן מהסיבה הפשוטה שעל פי חוק שירות נציבות המדינה, יושב-ראש הבית משמש כנציב השירות בכנסת ישראל. אני מתכבד להציג את המנכ"ל המוצע לכנסת ישראל, מנכ"ל שאני מכיר מזה שנים רבות. שירתנו יחד בוושינגטון, גיל הוא סגן אלוף בחיל האוויר ובמודיעין, עשה כמה תפקידי מנכ"ל. כרגע הוא עוזב את עבודתו בסוכנות, מוותר על שכר גבוה יותר, ומגיע על פי בקשתי לשרת יחד איתי. אני מכיר אותו שנים רבות, יש לו ניסיון רב. אקדים ואומר, כי אם יעלו פה שאלות, אני לא מתבייש להגיד, חשבתי שמיומי הראשון אני רוצה לבוא ולהטביע את חותמי או לפחות לנהל על פי תפיסת עולמי את הבית הזה. אין כאן איזה שינויים מרחיקי לכת, אנחנו נשמור, כמו שכבר אמרתי, על שני חלקי הבית, מתוקף תפקידו של יושב הראש. ולכן אני מבקש, הוועדה הזו משמשת למעשה כוועדה המחליפה את ועדת נציבות שירות המדינה, אני מבקש את הצבעתכם כדי לקבל את גיל כמנכ"ל הכנסת. לא עשינו שום מהלך שפוגע בעובדים אחרים. גם עובדים שהיו בלשכה מתוקף היותם בתפקידי אמון. תפקידי אמון, טבעם לבוא ולהתחלף. גם בתפקידי שרים, גם בכנסת עצמה. השתדלנו, לפחות אני, כמיטב יכולתנו לא לפגוע בעובדים. מדובר באנשים. ומי שמכיר אותי אני איש של אנשים ולא פגענו באף אחד. אם זה קרה, אני מתנצל. וכל מי שיעזוב את תפקידו יקבל כמובן את המגיע לו, עם ימי החופשה המקסימליים שהחוק מתיר לי לתת להם. אני פונה לוועדה הזו,

האיש הוא איש ראוי, ינהל את הכנסת ביד רמה. יספק את השירותים לכל חלקי הבית, לכל חברי הכנסת, לכל ועדות הכנסת. אני מצפה ומקווה מאוד שזה יהיה מקובל על כולכם. ישבתי בוועדה הזו בכמה וכמה הצבעות שבהם החליפו מנכ"לים. אני מבקש מאוד את תמיכת חברי ועדת הכספים במועמדותו של גיל לתפקיד מנכ"ל הכנסת.

תודה אדוני היושב-ראש. לפני שאנחנו עוברים להצבעה, יש פה הצעות לסדר.

בלי הצעה, אני ויתרתי, אם זה לפנים משורת הדין,

יש פה עוד כמה. חבר הכנסת גפני, יש עוד כמה. חבר הכנסת גפני, אני אשמח לשמוע. יש עוד כמה חברי כנסת שרוצים לדבר, אתן להם. אבל אתה יודע שיושב-ראש הוועדה שלך - - - חבר הכנסת גפני, במעמד ההחלפה, לצערי הרב לא יצא לי להגיד לך את מה שרציתי להגיד,

אל תשבח אותי עכשיו. לא משבח אותך, אל תדאג, זה לא יקרה. כשאיתמר בן גביר הגיש רביזיה, ולא הגעת לרביזיה, אז לא יכולתי להגיד לך. ניהלת את הוועדה הזו במשך הרבה מאוד שנים. ניהלת אותה בדרכך. אני מעריך מאוד את הדרך שעשית. נכון שאנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים ועל הרבה מאוד סוגיות. אבל אני קודם כל רוצה להגיד לך שגם בשנתיים וחצי שהייתי חבר וועדה, למדתי ממך חלק מהדברים, ואני בטוח שגם אמשיך ללמוד. כי באופוזיציה, אין לי ספק שאתה תלמד אותי פה הרבה מאוד דברים, ונעבור פה דרך חתחתים ביחד.

אני רוצה להגיד לך - - - תלמד מהר בגלל שזה לא יהיה הרבה זמן.

אני יודע, וכל יום וכל דקה אני לומד, תאמין לי לומד מכולם. אני רוצה להגיד לך ולכולם, לכל חברי הוועדה, שבוועדה הזו - - כל יום תלמד משהו חדש. - - יהיה לכל חברי הכנסת, מקום להתבטא. כולם כאחד אופוזיציה או קואליציה,. לא רק להתבטא, גם להשפיע. חבר הכנסת גפני, בבקשה, הצעה לסדר. תרשום אותי, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להשתתף

אין בעיה. הצעה לסדר יש לך?

יש לי 16 הצעות לסדר, אבל אני לא יכול להספיק את כולן. זה רק אחד וכבר צעקתי את זה. הייתה ביקורת על ביבי נתניהו, על הנושא של הקורונה. ובסופו של דבר צריך לזכור את זה שהוא סילק מכאן את הקורונה. לא עברו כמה ימים, הגיעה ממשלה חדשה בראשותו של ראש הממשלה של שישה מנדטים, והקורונה חוזרת. וכלום, אני רק - - - יש את הספר, בספר כתוב איך מטפלים. כן, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד עכשיו. הוא עדיין במצב שהוא יכול לחלק את הספר לכל החולים. שיסתכל בספר איך מטפלים בקורונה. דוד, למזלי, אני לא רוצה שיהיה בשום מקום, אני רוצה שהקורונה תעלם. אבל אם חס וחלילה זה היה בעיר חרדית, אז ראינו מה היו עושים, מה זה, היו צולבים אותנו, אלה הרשעים האלה, היו צולבים אותנו. אני מתפלל בשביל תושבי בנימינה, ובשביל התלמידים שם, ובשביל התושבים במודיעין. צריך לעשות הכול על מנת שהקורונה לא תחזור. אבל אני מציע לכל אלה שנמצאים יחד עם ראש הממשלה הזה של השישה מנדטים, קצת צניעות. כשמדובר על כל מיני נושאים - - - לצערי הרב זאת תגובה היסטרית של משרד הבריאות. עדיין אין כלום. בסדר. דוד, אתה יודע מה היה קורה אם אנחנו היינו עכשיו בשלטון? אתה יודע מה שהיו עושים?

תודה רבה, חבר הכנסת גפני. דוד ביטן, בבקשה. באתי לא בשביל ועדת הכספים, באתי בשביל להצביע בעד המועמדות של סגל. ישבתי איתו במערכות בחירות, בוועדת הבחירות, אני רוצה להגיד לכם שמדובר במינוי מצוין כמנכ"ל הכנסת. כמובן בלי לפגוע באחרים גם כן שהיו מנכ"לים. הוא יעשה את העבודה שלו בצורה הוגנת, אני יודע את זה, כי כך הוא נהג גם בוועדת הבחירות. בהצלחה.

אני לא אמרתי ליושב-ראש בהצלחה, אז אני אומר לו גם בהצלחה.

ואני מקווה שתשנו את המדיניות קצת, בלי קשר למינוי הזה לגבי כל מיני דברים שאתם עושים עכשיו לאופוזיציה. כל מה שנשאר עכשיו זה שלפני הצבעות יעצרו אותנו, שנעבור את ההצבעות, ואז יחזירו אותנו למליאה. תאטו קצת את הקצב, צריך לשמור גם על האופוזיציה וגם על הקואליציה.

אבל יש דברים שצריך לעשות מהר, ועדת חקירה במירון. בצפית בנט היה נגד ועדת חקירה. עברו 45 ימים מהאסון. מאה אחוז. בצפית הוא היה נגד. ראש הממשלה שלך. בצפית עברו שנתיים. למה הוא היה נגד? הוא חזר בתשובה. לא, בחייך. חבר הכנסת גפני.

הולכים על עוד שר לוועדות חקירה. לא אכפת לי, אני הייתי בעד. גם על זה אני בעד - - - חברים, הדיון פה הוא לא על ועדת חקירה אלא על מינוי מנכ"ל. אני רוצה לעבור לדיון עצמו, חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, ראשית אני רוצה לברך אותך,

יושב-ראש הכנסת,

ליום ההולדת. תודה רבה. בן 40. יום הולדת עגול, ברכות. עד 120. במקום שיתנו לך מתנה, אתה מעניק לכנסת מתנה, מתנה בדמותו של המנכ"ל המיועד. רגע, בטוח שזה המינוי? גפני, גפני, תגיד, כמה פעמים הפרעתי לך בוועדה? חייבים להחזיר אותו לקואליציה - - - לא שמתי לב שאני מפריע לך. אני מתנצל. גם אני מתנצל בשמו. אני חושב שהמתנה שאתה מעניק היא

כמי שמכיר את גיל, אני יודע עד כמה הוא איש מעשה. הוא גם איש של מילה וגם איש של מעשה. ומהתקופה שהספקתי לעבוד איתך ולהכיר אותו, לגיל תמיד יש דלת פתוחה ואוזן קשובה, הוא תמיד שמח ללמוד ולשמוע ולהשמיע, ותמיד פועל לגופו של עניין. אדוני היושב-ראש, נדמה לי שאם זה המינוי הראשון שלך, זהו מינוי מוצלח ביותר. הלוואי וכולם, כל השאר, ימשיכו כך. זאת פתיחה טובה לכנסת החדשה. ויש משימה ראשונה למנכ"ל, לטפל במיקרופונים של ועדת הכנסת, שלא עובדים, כשכל היום התאמצנו. אני מאחל לך מכל הלב, הרבה מאוד הצלחה, הצלחה שלך היא ההצלחה של הפרלמנט, להיות המנכ"ל של בית המחוקקים הישראלי, זה כבוד רב. אנחנו מתכבדים בך בתפקיד הזה. תודה רבה. חבר הכנסת אוסמה סעדי. אדוני היושב-ראש, קודם כל זוהי הישיבה הראשונה שאני משתתף בה, אני מאחל לך בהצלחה, ועד 120 לכבוד היושב-ראש. גם אני מכיר את גיל המון שנים מוועדת הבחירות, כיוון שלפני היותי חבר כנסת, הייתי בוועדות הבחירות, והוא אדם מתאים ביותר לתפקיד החשוב הזה. גיל, אני מאחל לך בהצלחה בתפקיד. ומגיעה גם מילה טובה למנכ"ל היוצא, מר סמי בקלש, שבתקופה קצרה היה לנו לעזר. אני חושב שלכל חברי הכנסת בלי קשר לשיוכם המפלגתי. תודה לו, בשמנו כולם מגיעה לו מילה טובה ומילת תודה. יש לי הרהורים לעתיד, ואנחנו בעד מינוי גיל לתפקיד הזה, אבל אני חושב שצריך לחשוב שהתפקיד של מנכ"ל כנסת לא צריך להיות תמיד כמו תפקיד מנכ"ל ממשלתי, שזה תפקיד אמון אישי שכל שר שמגיע מחליף מנכ"ל, כמו שמזכירת הכנסת, יקירתנו, כמו קצין הכנסת, כמו היועץ משפטי של הכנסת. אני חושב שבמיוחד, אם זאת תקופה של ארבע שנים, אז - - - אבל בתקופות שהיינו פה, שכל יושב-ראש בא ומגיע ומחליף מנכ"ל. אלה הרהורים לקדנציה הבאה. גיל, אנחנו איתך ונצביע בעדך.

חכה שאנחנו ניבחר, נמנה מנכ"ל ואז תשאיר אותו קבוע. חבר הכנסת גפני.

אני מאחל לך בהצלחה, לא הייתי פה אחרי הרביזיה, אז אני מאחל לך בהצלחה כיושב-ראש ועדת הכספים. לא נוח לי הדיון הזה, לא נוח לי בגלל החברות שלי עם יושב-ראש הכנסת. אני חושב שמה שהוא עושה, הוא עושה דברים נכונים, אבל אני חייב להגיד את הביקורת, מכיוון שאנחנו עברנו כמה וכמה חילופים של מנכ"לי כנסת. בחלק מהדיונים האלה הייתי היושב-ראש וחלק הייתי חבר וועדה. זה לא התנהל בצורה הזאת, אני וזוכר בחילופין הקודמים, אני אישרתי, נדמה לי כמעט שבועיים, למנכ"ל הקודם להסתגל עד שהוא יוצא, ועד שהדברים האלה עובדים. אני ישבתי גם עם סמי, המנכ"ל הקודם, וגם עם המנכ"ל שלפניו. אנשים בכל אופן באו לעבודה, והם מגיעים, ובינתיים אני שומע שמאחורי גבו של המנכ"ל הקיים, עד שמחליפים אותו, המנכ"ל שאמור להתמנות, שכנראה גם יתמנה, יושב עם ראשי מחלקות, יושב עם אנשים במנגנון הכנסת ומדבר איתם על ענייני עבודה. אני לא חושב שזה דבר נכון, אני לא חושב שזה נוהל תקין. זה לא היה כך אף פעם. באו למנכ"ל הקודם, זה נכון שתפקיד מנכ"ל הוא תפקיד פוליטי שמי שמתמנה ליושב-ראש, יכול למנות את המנכ"ל. אבל יש דרך, והדרך הזאת נעשתה כבר פעמים רבות. היא נעשתה על ידי זה שישבו עם המנכ"ל, ואמרו לו: תשמע, אנחנו הולכים להחליף, וזה וזאת הולכים להגיע. ואנחנו מבקשים, כמה זמן אתה רוצה? שבוע, שבועיים? איזשהו פרק זמן, לא להנחית עליו דבר כזה. אני חושב שבוודאי מי שלא נבחר עדיין, לא צריך ללכת ולשבת עם מנגנון בכנסת ולנהל את הדברים האלה כל עוד שהוא לא נבחר. לא נוח לי עם העניין הזה, אני לא מכיר את המנכ"ל הנוכחי. לי אמרו במפלגה: תדע לך, הוא בחור טוב וכולי. אני כשאומרים לי במפלגה, אז אומרים לי במפלגה. אני רציתי להצביע נגד, אבל אני רואה שכולם חיוביים,

לא,

זה מה שרציתי להגיד עכשיו. דוד, אני רוצה להגיד שהוא שכנע אותך עכשיו. אתה יודע מי שאומר עזוב, אני אגיד לך - - - על כל פנים, אני חושב שזה טעם גדול לפגם. אני מצטרף למה שאמר חבר הכנסת אוסמה סעדי, המנכ"ל הקודם היה תקופה קצרה, אבל הוא היה מנכ"ל מצוין, והוא היה מנכ"ל שעשה את עבודתו. הוא שירת את כל חברי הכנסת

הוא שירת אותם בנאמנות, הוא עשה עבודה רצינית ומקצועית, ואני משבח אותו על כך. אני חושב שהוועדה צריכה לברך אותו על התקופה אמנם קצרה, שהוא ניהל את ענייני הכנסת כמנכ"ל. אני מברך אותו ואני מקווה שאכן כך יעשה.

אני מבטיח, אדוני, יושב-ראש הכנסת, שאם זה יקרה מהר, אנחנו נעשה חילופין, נעשה אותו לפי הנוהל התקין.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. תודה רבה, היושב-ראש, ביקשתי הצעה לסדר, ברשותך אומר משפט אחד לנושא הדיון, ואחר כך אני רוצה להתייחס לסוגיה חשובה אחרת. קודם כל אני רוצה לברך את המנכ"ל,

תכף יבחר, מאחלים לך הצלחה, ונדמה לי שגם כולם כאן סביב השולחן שותפים להוקרה ולתודה הגדולה למנכ"ל היוצא. הוא עשה עבודה טובה וכולנו ציפייה לעבודה ולשיתוף פעולה פרודוקטיבי. מה שאני ביקשתי בהצעה לסדר, עלה כאן פעמים רבות בוועדה, ואני שמח שיושב-ראש הכנסת כאן, כי הוא היה מעורב מאוד בדיונים האלה. ואני מדבר על סוגיית מאפיית מרחבית בקרית שמונה.

גם אדוני היושב-ראש לחם את המלחמה הצודקת הזאת, אותו מכרז שנלקח במחירי הפסד. סוגיה מסובכת, עם ועדת מחירים, היה סיכום כאן שהוביל היושב-ראש הקודם בוועדה, שעושים hold, נכנסים לדיון מנכ"לים. המציאות הנוכחית היא, קשור אולי לבחירות ולחולשתה של הוועדה, שבסוף מבוצע מחטף

ביום זה אמור להיכנס לתוקף המכרז החדש עם מאפיית ברמן, ומאפיית מרחבית נסגרת על עשרות מקומות התעסוקה שהיא מספקת היום לתושבי קרית שמונה. מדובר בכסף קטן, יושב-ראש הכנסת גם זוכר. דיבר איתי הבוקר בדרך לכאן,

הם הגישו תביעה לבית המשפט. אני חושב שבחוסר תום לב, הפרקליטות ביקשה לדחות את העתירה שלהם על שיהוי,

בתמימות חיכו לתוצאות המשא ומתן שהתקיים כאן בחסות הוועדה. עכשיו אומרים להם: תראו, לא עתרתם לבית המשפט מיד אחרי המכרז, כי נתתם אמון בכנסת, ובדיאלוג שהיה בין הכנסת לבין הרשות המבצעת,

שיושב-ראש הוועדה, אולי בחסות יושב-ראש הכנסת, יזמנו לדיון את מנכ"ל משרד הביטחון והאוצר. אותה ועדת שלושה מנכ"לים שהוקמה בחסותו של חבר הכנסת גפני. מדובר בכסף קטן, מדובר בתהליך לא תקין. הרי צריך לזכור ממה - - - אם התשומות, אם עלות הלחם כל כך זולה כמו שטוענים היום במכרז, אז צריך להוזיל את הלחם לכל אזרחי מדינת ישראל, זה מוצר שבפיקוח. ואם המוצר שבפיקוח מבוסס על הערכת עלות גבוהה יותר, אז התוצאות של המכרז שנעשה בצה"ל, במשרד הביטחון, הוא כמובן מחירי הפסד שנועדו לשבור את השוק. בימים האחרונים, אני חושב ש - - - אבל לשר הביטחון לא הצגנו. אני דיברתי עם שר הביטחון, הוא לא איתנו. זה לא המנכ"ל, זה השר. אני חושב שאם יושב-ראש הכנסת ויושב-ראש הוועדה, אני מציע, לא יודע אם זה לגיטימי, שייקח את זה תחת חסותך עם יושב-ראש הוועדה, תזמנו אליכם לדיון עכשיו, תבקשו בכל זאת hold, זה אירוע של כסף קטן שיש לו השלכה עצומה. אי אפשר לדבר כל היום על הפריפריה, ואז להפקיר כך את העובדים. זה היה כאן, הייתה תמימות דעים לחלוטין בשתיים או שלוש כנסות שהנושא הזה נדון. ברגע האחרון, אני חושב שבכוחנו,

אנחנו נשתף עם זה פעולה, כדי לעצור את העוול הזה, ולחזק את קרית שמונה ואת תושביה. חבר הכנסת סמוטריץ', גם אני הייתי מעורב בדבר הזה, לא עקבתי אחרי ההתפתחויות, אלמד את החומר ונראה מה נעשה עם זה. בסדר? חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה רבה, לגופו של עניין שבעתיו אנחנו נפגשים, חילופי מנכ"ל. אני רוצה לדבר על המנכ"ל היוצא, סמי, אני מכיר את סמי מעבודתו כאן, היו לו יחסים אישיים מצוינים עם כל חברי הבית. הוא היה אדם מקצועי, עשה את העבודה באחריות רבה, ביחסי אנוש מעולים, תמיד עזר לחברי הכנסת מכל סיעות הבית, ולכן אני מרגיש צורך לומר לו תודה רבה על התקופה הקצרה יחסית שבה הוא שירת את הכנסת ואת חברי הכנסת. את גיל, נדמה לי פגשתי בוועדת הבחירות כמה וכמה פעמים. אני מאחל לך הצלחה בתפקיד החשוב והרגיש הזה. יש לך אחריות כבדה, יש לך בוס מעניין, שהיה חבר כנסת דינאמי מאוד בוועדת הכספים.

יושב-ראש הכנסת הוא גם חבר כנסת. נכון. אבל בוועדת הכספים. ואני סמוך ובטוח שתדע לתקשר עם כל חלקי הבית הזה, ותעשה את עבודתך, אני מקווה על הצד הטוב ביותר.

תודה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. אני כמו חבריי, רוצה לברך הן את המנכ"ל היוצא, ואת המנכ"ל הנכנס. את חבריי, יושב-ראש הכנסת, ואת יושב-ראש הוועדה, ולקוות שהממשלה תצליח לטפל בנושאים שעומדים לפתחנו. אני רוצה לציין שהייתי אתמול בניחום אבלים ברמלה אצל משפחתו של דסטאו ביסט, שמת מפצעיו במקרה דריסה על ידי שני צעירים ערבים. דריסה שקרתה בשלהי המהומות ברמלה. למרות שהיו עדים לתאונה או לפגיעה, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, למרות שיש מצלמות שצילמו את האירוע, עד היום המשטרה לא תפסה את המפגעים ולא עשתה כלום. המשפחה מודרת. בניחום האבלים עצמו בכו לי כולם, כל המשפחה, מהאלמנה ועד הילדים שפשוט מדירים אותם. לא מספרים להם שום דבר. ואני קוראת פה לשר החדש שנכנס, ולמשטרה לעשות את התפקיד שלה, לחפש את המפגעים ולהעמיד אותם לדין. וכמובן לשים אותם מאחורי סורג ובריח. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אדוני היושב-ראש, תודה, אני קודם כל רוצה להצטרף לברכות ליושב-ראש הכנסת, מזל טוב אדוני. אני מכיר את גיל מעבודה משותפת מזה שמונה שנים לפחות. מדובר באיש ערכי, איש יקר, ומנהל מצוין, ואני שמח שמסתמנת פה הסכמה מקיר לקיר על המינוי. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי. יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הוועדה, אני רוצה להצטרף לדברי חברי, בצלאל סמוטריץ', שהייתי בין מובילי המאבק הזה, ורק לחדד: הם הסתמכו על זה שבוועדה אמרו שההשהיה הייתה, זאת לא השהייה בעצם, זה המצב - - - עד שוועדת המחירים תתכנס.

שפה זה נסגר הדבר הזה. ולכן אני חושב שחשוב שנמשיך את המאבק הזה בשביל המאפייה, בשביל אותם אנשים. אני לא יודע אם יושב-ראש הכנסת צריך להיות בעניין. אני חושב שיושב-ראש וועדת כספים יעשה את זה בדיון מהיר. ולעצם העניין, ברכות למנכ"ל היוצא,

אני חושב שמה שהיה ייחודי אצלו הוא שתמיד כשהייתי בא אליו ללשכה לא הייתי מוצא אותו.

מסתובב, נמצא, בודק. תמיד היית מוצא אותו עם חבר כנסת, שומע אותם, יודע כל אחד מה הוא צריך, כל אחד מה הוא רוצה. ואת הדבר הזה אפשר לקחת אליך, המנכ"ל הנכנס. היחס האישי לכל אחד מעובדי הבית הזה, עובדי המשכן, לאו דווקא לחברי הכנסת. ראית שהוא אהוב, ואני חושב שכדאי להמשיך בדרך הזאת. מדברים עליך החברים שלי במפלגה שמכירים אותך, ודיברנו על זה, הם מדברים עליך דברים טובים. פה בכנסת אפשר רק להצליח, אני לא חושב שאפשר משהו אחר. סוד ההצלחה, אם תיקח את החלק הפוליטי של השנים 2013 עד 2020, שים אותו כרגע בצד

אתה יכול להגיע להצלחות וכולם יאהבו אותך כי ככה מדברים עליך. ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. חברת הכנסת נירה שפק. אתחיל בברכה למיקי ליום ההולדת: אריכות חיים ובריאות. אני מאחלת לגיל, מהיכרות אישית, אני בטוחה שתעשה כדי שהמשכן הזה ומה שמתנהל סביבנו יהיה על הצד הטוב ביותר. אשמח להדגיש משהו שדיברנו עליו ועוד כמה יודעים כאן, אתמול הייתה עצרת לציון שבע שנים למערכת צוק איתן.

עבר כאן, ולא ידענו עליה. 68 חללי צה"ל ועוד שישה אזרחים נהרגו, ואני רוצה מאוד שאירועים כאלה שקשורים לעם ולאזרחים במדינה יבואו לידי ביטוי במשכן. זו אחת המשימות שהייתי רוצה שיקרו ואני מאמינה שתעשה. בהצלחה. חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי. שלום, כדאי שגם קולם של ה"נורווגים" ישמע. בראש ובראשונה אגיד לך, אדוני, יושב-ראש הכנסת, מזל טוב לך.

יושב-ראש הוועדה, אני מאחל לך הצלחה, וכמובן לך, אדוני המנכ"ל, הצלחה גדולה, ולכל חבריי ה"נורבגים", הצלחה בדרכם החדשה. דוד, במשך ארבע קדנציות, מעולם לא איחלו לי שהקדנציה שלי תהיה כל כך קצרה. תנו קצת אורך רוח ונשימה, קצת. לא אמרתי כלום. אני פונה לך,

בנערותי, כשהייתי בן עשר, ראיתי את צמיחתה של הכנסת. הייתי שותף כילד ירושלמי, ממבט בגן סאקר, ראינו איך נבנתה הכנסת. כבר אז במבט שלי כנער, וזה התפתח עם הזמן, הייתי לי הדרת כבוד לבית הזה. סליחה שאני מדבר פה במושגים גבוהים,

תעשו הכול כדי להשיב את אותה הדרת כבוד לבית הזה. הוא כל כך זקוק לזה. זה הדימוי שיש לי מהבית הזה, ואני חושב שצריך להחזיר חזרה את הדברים הללו. וכמובן, נעשה כל מאמץ, שאולי נגיע גם לימים הללו.

תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. ברכת יום הולדת, ברכות ליושב-ראש הנכנס של הוועדה, פעם ראשונה שאני בישיבה תחת הנהגתך. וברכות ליושב-ראש היוצא, עם תודות. אני כן יכול להעיד גם על היבטים יותר מאתגרים באישיות של גיל. אחרי שהייתה לי הזכות הגדולה לשבת איתו במוסדות הלאומיים. אין לי ספק שזו בחירה נפלאה ומתאימה שכולנו נתברך בה. הוא נושא ונותן קשוח מאין כמוהו, אבל בכל מה שאנחנו זכינו לעשות ביחד במוסדות הלאומיים, פגשתי באדם ובחבר עם ראייה ממלכתית ולאומית מרשימה ביותר. גם בשמה של סיעת העבודה, אני שמח מאוד לתמוך במינוי שלך ולאחל לך בהצלחה.

לפני שאנחנו עוברים להצבעה, אני מבקש מיושבת-ראש ועד העובדים לברך, הודיה קין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה בשם כל עובדי הכנסת לברך אותך המנכ"ל הנכנס. עדיין לא נפגשנו, אבל שמענו רבות עליך ועל אישיותך, אני רוצה לאחל לנו שנמשיך מסורת ארוכת שנים פה בבניין של יחסי אמון וכבוד ושיתוף בין ועד העובדים, שהוא מאוד דומיננטי פה, כמו שתראה בהמשך, לבין הנהלת הכנסת. ובעצם בניגוד למה שחושבים, שטובת הארגון וטובת העובדים היא ברוב המקרים עולה בקנה אחד; והעצמה של העובדים זה בעצם מנוע צמיחה לארגון. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת בכדי להודות למנכ"ל הכנסת היוצא, מר סמי בקלש, הוא סיים פה פחות או יותר שנה של עשייה בבניין הזה, בתקופה מאוד מורכבת, בתקופת הקורונה, על כל הרגישויות שבה. ואני חייבת לציין שמה שמבחינתי כוועד עובדים, הדבר הכי משמעותי שאני יכולה לציין מעבר למקצועיות שלו, זה באמת את האנושיות, לראות את העובדים בגובה העיניים, ולדאוג לפיתוח ולרווחה של העובדים. וזאת כמו שאמרתי, בשנה שהייתה מורכבת לא רק פרלמנטרית, אלא גם להרבה עובדים פה בגלל כל קשיי הקורונה. ואם אפשר, אני רוצה לנצל את הבמה הזו לעוד משפט אחד, אם יש כאן חברי ועדה חדשים,

אז ועדת הכספים כוועדת השירות, ידעה פה גם לפעמים,

מחלוקות שבאו לפה בין הנהלת הכנסת לבין ועד העובדים. ומה שאני חייבת לציין ולהודות, זה גם ליושב-ראש ועדת הכספים היוצא, חבר הכנסת גפני, על הדלת הפתוחה תמיד. אתה, ביחד עם חברי ועדת הכספים, וכמובן יושב-ראש הכנסת, כחבר בוועדת הכספים, תמיד על הגיבוי שעובדי הכנסת, ועל האמון שנותנים פה בפורום סביב השולחן לעובדי הכנסת.

שלא נצטרך את זה. ואני רוצה לברך אותך, יושב-ראש ועדת הכספים הנכנס, אני מקווה שעיקר הממשקים שלנו יהיה בכובע שלי כמנהלת הממ"מ, ולא כיושבת-ראש ועד העובדים. תודה ליוצאים וברכות לנכנסים.

אני רוצה להעלות להצבעה את המינוי של גיל סגל לתפקיד המנהל הכללי לכנסת, בהתאם להוראות סעיפים 12 ו- 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

הצבעה בעד אישור מינויו של מר גיל סגל למנכ"ל הכנסת רוב נגד אין נמנעים אין מינויו של מר גיל סגל למנכ"ל הכנסת אושר. אושר פה אחד. ברכות על המינוי. תודה רבה לכם. רגע, המנכ"ל צריך להגיד תודה. בואו נשמע את המנכ"ל החדש. אעשה את זה בקצרה, ראשית, אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת, תודה אישית, אנחנו הולכים לאורך הדרך שנים רבות. אני מאמין שאצדיק את האמון שניתן לי. ויושב-ראש ועדת הכספים, לוועדה העצמה, ואני גם מאחל לכנסת שרוב ההחלטות יעברו ברוב כזה מוחלט ומלא. אל תהיה כל כך אופטימי נכון. אני אומר: אני רוצה לאחל. הבית הזה לא זר לי. אני הרבה שנים מסתובב במסדרונות, אני מכיר את הרגישויות, ואני מאמין שאדע לעשות את האיזונים הנכונים, ולדעת לקבל את ההחלטות הנכונות. אני רוצה להגיד להודיה, יושבת-ראש ועד העובדים: ההון האנושי פה חשוב לי. אני מכיר אותו מתפקידי הקודמים. ואני רוצה באותה הזדמנות להגיד להנהלת הכנסת, אני מאמין שנעבוד בשיתוף פעולה ונביא החלטות וימים יפים וטובים לכנסת ולעובדיה.

תודה רבה ובהצלחה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:35.